חברות וחברי הכנסת, היום יום שלישי, ט"ו בתמוז התש"ף, 7 ביולי 2020. אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום, נאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ווליד טאהא.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני שלוש שעות התבשרנו על עוד מקרה רצח כפול בחברה הערבית, כאשר אב ובנו נרצחו, הוצאו להורג לאור יום על ידי מישהו שהפעם אנחנו מקווים שהוא גם נתפס והוא בידי המשטרה. אני אומר את זה כדי להמחיש שוב ושוב את הצורך באמת להגיע לכדי תוכנית להילחם בתופעה הנוראית הזאת של פשע ואלימות בחברה הערבית. אבל בד בבד אני רוצה לציין לשבח אדם גיבור ואמיץ ששילם בחייו כדי להציל חיי אנשים אחרים. אני מדבר על מיכאל בן זיקרי, תושב אשדוד, ששילם בחייו תוך כדי שהוא מנסה להציל את חייהם של אנשים אחרים, של אישה אחת ושלושת אחייניה, שנכנסו לצרה בתוך המים, ואז הוא קפץ לעזור להם, הציל את חייהם, למעשה, ושילם בחייו. הוא עשה מעשה גבורה, מעשה אמיץ מאוד. יהיה זכרו ברוך, אללה ירחמו.

אכן, אני מצטרף, יהי זכרו ברוך. חבר הכנסת מיקי לוי, איננו, חברת הכנסת קרן ברק, איננה, חברת הכנסת תהלה פרידמן, איננה, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חבר הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, את הדקה שלי אני רוצה להקדיש למאבק החשוב של העובדים והעובדות הסוציאליות, ואני רוצה לתת את הקול שלי במליאה לעובדת סוציאלית שביקשה להישאר בעילום שם, אבל הדברים שלה חדים כתער: אני עובדת סוציאלית כבר 14 שנים, מהן עשר שנים במחלקה לשירותים חברתיים. יש לי שני תארים ועוד תעודות מקצועיות בתחום הטיפול. אני עובדת בכמה תפקידים במקביל, תמיד יותר ממה שהתקן שלי אמור להיות, מטפלת במשפחות במצוקה כלכלית קשה ביותר, פוגשת בכל יום פנים מול פנים את אלו שמחטטים בפחי הזבל, את אלו שהמקרר שלהם ריק, את אלו שהבנות שלהם בורחות מהבית ונפגעות ברחוב, את אלו שחווים אלימות בתוך הבית. והלב נקרע מבפנים. אם הייתי יכולה להקדיש לכל אחד מהם את כל-כולי ולהעניק לכל אחד מהם את העזרה והטיפול שהם צריכים הייתי ישנה טוב יותר בלילה, אבל אני לא. אני חוזרת הביתה כשכל אחד מהמטופלים שלי גורם לי לדאגות, חרדה ונדודי שינה, כי אני לא מגיעה לטפל בכולם ואין לי מספיק משאבים ופתרונות. בתוך כל זה אני נאבקת בשבילם בתסכול רב מול המערכת יום-יום, כל היום, וגם לא גומרת את החודש. אדוני היושב-ראש, אני מבין שעדיין לא מתנהל משא ומתן בעניין שביתת העובדים הסוציאליים מול משרד האוצר. זה המקום לקרוא לשר האוצר להתערב מיידית ולפתור את המשבר הזה, כדי שמערכת הרווחה תעמוד על רגליה, בייחוד בתקופה מורכבת זו.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, איננו, חבר הכנסת אלי אבידר, איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי,

חברת הכנסת טלי פלוסקוב, איננה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום חלה ההילולה של אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו,

שהפיץ את אורו בכל העולם כולו. כולם מכירים את פירושו על התורה ועוד ספרים נכבדים. ישנם גם צדיקים פחות מפורסמים, והייתי רוצה לספר קצת על אחד מהם. ביום שני בשבוע הבא, כ"א בתמוז, יחול יום ההילולה ה-70 להסתלקותו של הצדיק המלומד בניסים רבי יצחק גברא, זכותו יגן עלינו,

אשר חלקת קברו נמצאת בחצר ביתו במושב עג'ור, הסמוך לעירי בית שמש, והפכה להיות שם תל תלפיות עבור מבקשי ישועות. רבי יצחק גברא נולד לאביו רבי יצחק בתימן בסביבות שנת תרכ"ה, לפני כ-150 שנה, בכפר סווד, צפונית מערבית לצנעא, ואת עיקר לימודו ותלמודו קנה אצל אביו רבי יצחק ואצל סבו. הוא מילא נפשו בש"ס ובפוסקים ונסמך להיות שוחט, בודק ומוהל. לאחר שאביו נפטר הוא מילא את מקומו והתגלה כגדול בתורה, וגם בעל חסד ועושה המון צדקות, הן בממון והן במזון, אך בד בבד הוא גם עסק בקבלה, בתורת הנסתר, והתעלה מאוד. בשנת תש"ט עלתה כל הקהילה שלו מתימן לארץ ישראל והתיישבה במעברת עג'ור, ושם הוא ביקש שיקברו אותו. עם השנים באמת המקום שם הפך להיות לאבן שואבת למבקשי ישועות, שגילו ששם מבקשים בקשה והיא מתמלאת.

גם אני זכיתי להתפלל שם במקום ולהיוושע בכמה בקשות שביקשתי והתמלאו. אני קורא מכאן דווקא לממשלה ולכנסת ולכל אלה שעוסקים בנושא, משרד החינוך והתרבות, להאדיר ולפאר את מורשת יהדות תימן, שמקרבה קמו הרבה מנהיגים דגולים שפיארו ורוממו את היהדות כולה.

חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בימים סוערים אלו, ואף מחלוקות מיותרות בלהט הקורונה, הייתי רוצה לדבר דווקא על הגורם המחבר בעם ישראל. יש מושג שנקרא ערבות הדדית. המושג הזה מקבל משנה תוקף בימים הללו, עם ההתמודדות הלא-פשוטה עם נגיף הקורונה. עשרות ארגוני חסד ואלפי מתנדבים פועלים סביב השעון, לילה ויום, להביא מזור ותרופה לאלו הזקוקים לכך, בלי לדעת אפילו את זהות המקבלים, יהודים ושאינם יהודים. היום ביקרתי בארגון החסד רפואה ושמחה. אני חייב להודות, התרגשתי מאוד. קרוב ל-10,000 מתנדבים בארץ ובעולם דואגים בכל רגע נתון ובכל שעה בשעות היממה לתרופות ולמצרכים חיוניים לקשישים ולחולים וכל נזקק אחר שאין להם את האפשרות הפיזית והכלכלית לדאוג לעצמם. אף משפחות שנכנסו לבידוד מהרגע להרגע והם צריכים לחגוג בר או בת מצווה לילדה או נזקקים לציוד חיוני כלשהו, ברגע אחד באים מתנדבי הארגון ודואגים שהכול יהיה מושלם. זה מה שמאפיין אותנו כעם וכחברה. בואו נפסיק עם גלי הפירוד ונגביר יותר את גלי החיבור. מקרה ייחודי שראיתי היום,

אנחנו כבר הרבה הרבה מעבר לדקה, חבר הכנסת בוסו.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, מערך בריאות הנפש בארץ בכלל ובצפון בפרט סובל ממצוקה חמורה ודרמטית. המצב במחוז הצפון חמור עד כדי כך שמטופלים נאבקים להיכנס לתור, וכשזה כבר קורה, המתנה לתורים יכולה להימשך שנה ואף יותר, בכל הארץ, במקרה של טיפול פסיכיאטרי, ובמקרה של טיפול פסיכולוגי אף שנתיים. כשמגיעים לתקופת הקורונה הפיקוח מתרופף עוד יותר. בצפון, אנחנו מדברים על זה שמטופלי נפש צריכים להילחם כדי בכלל להיכנס לתור, וגם אז ההמתנה עלולה להימשך יותר משנה. בחברה הערבית המצב קשה עוד יותר. פסיכולוגים ערבים הם פחות מ-1.5% מכלל הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, 2%. הקושי להביא פסיכיאטרים לצפון הוא עצום ומחלקות ייעודיות לכך, כמו בבית החולים האנגלי בנצרת, לא נפתחו בשל מצב חירום. גם זמן מגפה אינו נותן פטור לממשלה ולרשויות להזנחת פגועי הנפש. נהפוך הוא, יש להקדיש תשומת לב מרבית דווקא בעת הזאת לאוכלוסיות חלשות ומוחלשות אלה ולסביבה התומכת שלהם, אם זה משפחה, עמותות או כל גוף אחר. הגשתי הצעה לדיון מהיר, היא לא התקבלה. אני אנסה בשבוע הבא להגיש אותה עוד פעם.

מי שיחליט יכריע בעד הנושא הזה. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, איננו. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השבוע אנחנו מציינים שש שנים לצוק איתן. חודש לאחר תחילת המבצע חמאס ביקש הפסקת אש, הפסקת אש שאותה הפר בתוך זמן קצר במה שנקרא היום "קרב רפיח", אותו קרב שבו נחטף סגן הדר גולדין. הדר הוא בנם של לאה ושמחה. הוא נולד ב-18 בפברואר 1991. הוא אח צעיר של איילת, הבכורה, של חמי ושל צור, אחיו התאום. הוא התגייס לגבעתי והתקבל לטירונות הסיירת. בתקופת הטירונות התחזקו אצלו אותם ערכים שהוא הביא מבני עקיבא: חברות אמיצה בין חברי הצוות, אהבה ועזרה לזולת, הכול כדי שהצוות שלו יהיה המעולה ביותר, המתנדב ביותר, המקצועי ביותר והשמח ביותר. כל דבר שעשה, דאג שייעשה בצורה המקצועית ביותר, והוא הגיע לרמות הגבוהות ביותר שרק אפשר, עם חיוך ושמחת חיים. הוא היה מצטיין צוותי בסוף הטירונות, מצטיין קורס סיור ומודיעין, מצטיין הכנה לקורס קצינים ומצטיין קורס קצינים בהכשרה הבסיסית. אחרי קורס קצינים ביקש להיות מפקד הכשרת הטירונים של הסיירת ולהפוך את הטירונים ללוחמים. כך הצליח להפוך צוות שלם לצוות מצטיין. לאחר מכן הוא הגיע למימוש שאיפתו: מפקד צוות בסיירת גבעתי. עם תום המבצע לחיפוש הנערים החטופים הדר החליט שהגיעה העת והציע נישואין לארוסתו עדנה. המשפחה חגיגה את האירוסין ונקבעה החתונה.

חזר לסיירת. הדר יצא לקרב ולא שב. הדר נחטף במהלך הפסקת אש, בפעולה שנועדה לאתר מנהרות שמטרתן חיסול הישובים בדרום. באותו קרב ב-1 לאוגוסט נפלו בניה שראל

זיכרונם לברכה. כל עוד הדר ואורון לא חזרו הביתה, צוק איתן לא הסתיים.

חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לנסות להקפיד על דקה. בוודאי שכשאומרים דברים חשובים כפי

זה לא נעים מבחינתי לקטוע אותם באמצע, אבל צריך לנסות ככה להתכנס למסגרת עד כמה שניתן.

חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. יש שביתה של עובדות סוציאליות, ואני רוצה להקריא לכם עדות של עובדת סוציאלית הנאבקת בתקופה קשה זו בעקבות משבר הקורונה: תמיד כאב לי יותר, צרב לי יותר, הכעיס לי יותר כשראיתי רוע, עוולות וכאב וכשהבנתי שיש שם מקצוע החלטתי: אהיה עובדת סוציאלית. אי-אפשר לשנות, אמרו לי, ובכל זאת באתי. יום-יום אני צועקת את צעקתכם, ילדים שלי. החיים הקשים הללו שלוקחים את הכוחות, שותים בקשית את האושר. משאירה אתכם בודדים. אני מרימה עוד טלפון, עוד דיווח, עוד פצצה, היא חתכה, הוא קפץ, היא חזרה לשימוש פעיל והוא, כמה שניסה, לא הצליח גם היום לצאת מהמיטה. אני בוכה איתכם. רוצה לסייע, להושיט יד, לקחת את הכאב. לכן באתי. אין לי יכולת להתחלק לעשרות חלקים. ילדים שלי, אתם רבים כל כך, הרוע רב כל כך ואני רק אחת. כואב לי, כואב לי להביט בכם ולהגיד שאין לי יכולת לסייע, שאין תקציב, שאין מסגרת, שאין זמן. כואב לי, בוער לי, צועק לי, צורב לי. אני רוצה בעבורכם אחרת. אני כואבת ושובתת. אני צורבת ושובתת. אני כועסת ושובתת, ובעיקר, אני מפחדת. אני כל כך מפחדת שלא אצליח עוד להיות למענכם, ומפחדת שלא יגיעו אחרים במקומי. תכף גם לי נגמר הכוח, הכוח להביט בעיניכם ולאכזב. מגיע לכם אחרת.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות כנסת נכבדים, כמו בכל שבוע גם הפעם אציין את תאונות הדרכים הקטלניות שגבו חיי אדם בשבוע החולף בדרכים. ב-30 ביוני נהרג שמואל חזן, אברך בן 30 תושב ירושלים, בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס בכביש 40 בין שיטים לשיזפון בדרום. חזן, זיכרונו לברכה, התחתן רק שבוע לפני כן. ב-3 ביולי נהרג בוריס שיינין בן ה-82 בתאונת פגע וברח בעת שרכב על אופניו בעיר ערד. עוד באותו היום נהרג כמאל עומאר טהא, בן 49 מהישוב כאבול, לאחר תאונה בין שני כלי רכב פרטיים בצומת גני טמרה שבגליל התחתון. אשתו, בת 43, נפצעה באורח קשה. ב-4 ביולי נפטר מפצעיו גבר, הולך רגל בן 87, לאחר שנפגע בתאונה מרכב פרטי ב-2 ביולי בראשון לציון. גברתי היושבת בראש, השבוע התקיים דיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד לבקשתי ולבקשת חבר הכנסת אחמד טיבי בנוגע לילדים הנפגעים בתאונות דרכים. בשנת 2019 נהרגו 26 ילדים בחודשי הקיץ, המספר הגבוה ביותר בעשור האחרון. עכשיו אנחנו בפתחו של הקיץ של 2020. הורים יקרים, אנא חנכו את הילדים שלכם להתנהגות נכונה בכביש. שמרו על היקר לנו ביותר.

תודה רבה לך. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, ינון אזולאי. כבוד היושבת-ראש, לאות סולידריות עם שביתת העובדים והעובדות הסוציאליות אני נותנת את הבמה לאחת העדויות של עובדת סוציאלית קהילתית. יש לי ניסיון של 17 שנים במקצוע ואני עובדת בחצי משרה בעבודה קהילתית ביישוב המונה 21,000 תושבים. הייתי צריכה לעבוד בחצי משרה בתפקיד אחר כדי שאוכל להשלים את הכנסתי, שבה אני מקבלת שכר מינימום. אני העובדת הקהילתית היחידה במחלקה. העומסים רבים ומקרים רבים מפוספסים ולא מקבלים מענה. היישוב שלנו נמצא בפריסה גיאוגרפית רחבה ומחולק לשכונות, כך שאני בקושי מספיקה להגיע לשלוש שכונות למיפוי ובדיקת צרכים על מנת לבנות פרויקטים, בעוד הצרכים זועקים לשמיים בכל השכונות. מדובר בשכונות שהן מסוכנות פיזית וחברתית לילדים ומשפחות, שכונות שבהן יש היעדר תשתיות. התפקיד שלי הוא לארגן את התושבים ולייצג אותם בפני המועצה ומוסדות אחרים ולהעלות את החוסן הקהילתי, אך לזה אני לא מגיעה. שכונות שלמות מוזנחות. אני מנצלת את הרגע הזה לפנות לשר האוצר ולבקש להתערב מיידית ולאפשר באמת,

אלה נאומים בני דקה עכשיו. זו פחות הבמה. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי. גברתי היושבת בראש, כבוד השרה, סגן השר, האמת, גם אני רוצה להצטרף לשביתה של העובדים הסוציאליים ולקרוא גם אני עדות של עובדת סוציאלית. קשה לבקש עזרה.

האנשים מתחבטים בבקשת העזרה עד שהמצב הופך לקריטי והם כבר לא יכולים לראות איך הם יוצאים מזה. בשלב הזה, כשהכול עולה על גדותיו והם מוצפים, הם מגיעים אלינו. בשלב הרגיש הזה יותר מדי פעמים יוצא לנו לסגור להם את הדלת, להגיד להם: אנחנו מצטערים, אך יש המתנה ארוכה, מצטערים, אבל אנחנו לא יכולים. לפעמים אני רוצה להגיד להם שאני מצטערת, אבל בגלל ההכרח לזרז את התהליכים הכול הפך להיות טכני. זה הרבה פעמים מגיע לכך שאני לא מצליחה אפילו לכבות את השרפות שהצטברו. חוסר האונים הזה מתיש, כואב ושוחק. אני אוהבת את המקצוע בכל ליבי, אני מאמינה במערכת ציבורית טובה ואיכותית, אני מאמינה במתן שירות טוב שיעזור לאדם לצמוח ולא לחזור שוב לפתחי, אבל לצערי, אני כבר לא מסוגלת להחזיק בזה, לא בעומסים האלה ולא בשכר המבזה הזה. לאחרונה עזבתי מקום עבודה, אחד משניים שהיו לי. אני יודעת שמאז יצא התפקיד ללא פחות משלושה סבבים של מכרזים, ועדיין לא הצליחו לאייש את המשרה שלי. עכשיו זה כבר לא על הכתפיים שלי, עכשיו זה על הכתפיים שלכם. ורק לא לשכוח שעובדים סוציאליים נמצאים גם בצבא, גם בשב"ס. אלה לא יצאו לשביתה, אבל הם נמצאים באותם תת-תנאים, ולכולם אנחנו צריכים להצדיע, להגיד להם תודה רבה ולעזור להם בכול.

תם חלק הנאומים בני דקה. נעבור לחלק של השאילתות. יש פה שאילתה לשר הפנים. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. כבוד סגן השר, תעלה להשיב, בבקשה.

כבוד סגן השר, יושבת-ראש הכנסת, בחלק מהערים אין מספיק חופים נגישים על פי חוק. חלק מהחופים הקיימים אינם מתוחזקים כראוי.

כיום אין חוף שהוא מונגש לצלילה, וקיימים רק שני חופים נפרדים נגישים בישראל כולה. ברצוני לשאול: 1. האם תפעל לפיקוח על החופים המונגשים כיום? 2. האם תפעל להנגשת כל החופים המוכרזים בישראל?

גברתי היושבת בראש, מכובדתי השרה, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת קטי שטרית, משרד הפנים מפקח על הנגשת חופי הרחצה על ידי הרשויות המקומיות בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הקובעות את חובת ההנגשה החלה על הרשויות המקומיות, ובהקשר של שאלתך, על הרשויות המקומיות החופיות.

הרשויות נדרשות להסדיר בחופים הנגשה של שירותים ומקלחות, אזורים מוצלים, גישה למים וכיסאות רחצה. משרד הפנים מקפיד לפרסם באתר המשרד את דוח מצב הנגישות לבעלי צרכים מיוחדים בכלל חופי הרחצה המוכרזים שבאחריות הרשויות המקומיות. מתוך דאגה לציבור זה, בכוונתי להמשיך ולפעול להנגשת חופים נוספים ומתקנים נוספים על ידי הרשויות המקומיות. אחת הישיבות הראשונות שקיימתי בתפקידי כסגן שר הייתה עם ארגוני הנכים, כדי לראות היכן אפשר וצריך לתקן ולהוסיף בכל החופים המונגשים בארץ. הבאתי איתי את הדיווח העדכני כפי שהוא מפורסם באתר משרד הפנים, הבאתי אותו לעיונך ואמסור לך אותו מייד. ככלל, אני רוצה לומר שכמעט בכל הארץ, בכל עיר, יש חופים מונגשים. נכון שהם לא מושלמים במאה אחוז. אנחנו עכשיו עושים פרמוט מחדש כל החופים הללו, ויש לנו כוונה בהחלט לטפל באותם חופים, בסיוע של משרדים נוספים והרשויות המקומיות עצמן, כדי להנגיש במאה אחוז את החופים. חלק גדול מהחופים מונגשים במאה אחוז, ותקבלי מייד את הרשימה. חלקם מונגשים בפחות ממאה אחוז, אבל בכוונתנו וברצוננו להפוך את כל החופים במדינת ישראל, ובכל מקרה, שבכל עיר יהיה חוף מונגש לפחות אחד, בכל מדינת ישראל. חברת הכנסת קטי שטרית, את רוצה להשלים את השאלה?

שאלה נוספת.

אני כמובן מברכת את המשרד. אני מקבלת בשמחה רבה את התשובה שלך. אני רק רוצה להזכירך שעלות הנגשת החופים היא סמלית ביחס לתועלת הרבה שתצמח ממנה לאנשים עם מוגבלויות, וגם לבני משפחותיהם, שצריכים לגרור אותם מרחבת החנייה עד כמה שיותר קרוב לחוף הים. ניתן ללמוד שהדבר אפשרי מעיריית תל אביב-יפו, שהנגישה שמונה חופים מחופיה, שמונה אתרים מחופיה באופן מלא. יש לי תקווה שנאפשר לכל אזרח להגיע לכל חוף ללא תלות ברעהו וללא קשר למוגבלות הפיזית שלו.

חברת הכנסת, אני רוצה לומר שתדעי שכל עיר שונה מחברתה מבחינת הטופוגרפיה. אינה דומה תל אביב לנתניה ונתניה לנהריה. לכל עיר יש את הבעיות שלה בנושא של ההנגשה לחוף. נתניה, כדי להנגיש חוף, ברוב החופים היא צריכה מעליות.

עלותה אסטרונומית, מעלית לים. יש אחת כזאת בנתניה ובונים כרגע שתיים נוספות.

החוף הנפרד החדש שנעשה עכשיו ונחנך לפני כשבועיים ימים מונגש. אני אומר שוב: המטרה שלנו היא בהחלט לגרום לכך שכל החופים בארץ יהיו מונגשים, מי פחות ומי יותר. לפני שבוע הייתי בים המלח. יש שם חופים מונגשים בצורה נהדרת, גם בחופים הנפרדים וגם בחופים הרגילים, מונגשים עם עגלות שיכולות להיכנס לתוך המים פנימה.

משרד הפנים בזמנו חילק תקציב לכלל הרשויות כדי שיהיו להן עגלות נכים מיוחדות שיכולות להיכנס לתוך המים, שהנכים יחוו את החוויה של המים עצמם. אנחנו בהחלט על זה. אנחנו נעשה את המקסימום שאפשר מבחינתנו, במהירות האפשרית, כבר לשפר, שייהנו עוד מהקיץ הזה עד כמה שניתן. אנחנו יודעים שבמציאות שבה אין תרבות ואין אמצעי בילוי אחרים הים נשאר כמעט אמצעי הבילוי היחיד. אנחנו מודעים לכך, ואנחנו בעזרת השם נעשה את הכול, את המרב והמיטב, אל המקסימום האפשרי במגבלות התקציביות שיש לנו ולרשויות המקומיות, כדי לעזור וכדי להנגיש לרווחתם של הנכים.

תודה רבה לסגן השר. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 66) (החרגת ביטוח רפואי מעיקול בידי צד שלישי), התש"ף 2020, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. עוד הונחו על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת בועז טופורובסקי ואחמד טיבי בנושא: שבעה ילדים ו-117 אזרחים מצאו את מותם מתחילת השנה כתוצאה מתאונות דרכים, וכן מסקנות הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית בעקבות דיון מהיר בהצעתה

בחברה הערבית לאור הנתונים המדאיגים שהמשטרה פרסמה לאחרונה. תודה. תודה רבה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר,